אנחנו ממשיכים, עוברים לסעיף הבא בסדר-היום,

(מיסוי הכנסות צבורות).

מזכיר לכם שהצבענו כבר על ההסתייגויות, אז אנחנו נצטרך להצביע על רוויזיות.